מופיד מרעי גאולה צמח עוזרת משפטית, משרד הכלכלה והתעשיה ד"ר אשר שלמון מנהל המחלקה ליחסים בינלאומיים, משרד הבריאות עו"ד לינא סאלם משרד המשפטים נעה בן שבת ענת כהן שמואל חבר תרגומים אני פותחת את הישיבה בנושא הצעת צו עובדים זרים,

אדוני אתה איתנו על הקו, נכון? אני מבינה שאתם מציעים להאריך את תוקף הוראת השעה בשלושה חודשים נוספים או עד תום תקופת ההכרזה על מצב חירום.

אנחנו חיסנו כ-120 אלף עובדים פלשתינאים במודרנה, בניגוד לפייזר עדיין אין החלטה של מדינת ישראל לתת בוסטר למודרנה. היה דיון ארוך אתמול בצט"מ,

לכן בשלב זה מי שחוסן פעמיים במודרנה יוכל להיכנס מדי יום ללא

ולכן אנחנו הסתמכנו על הנתונים האלה.

כשהנתונים שלנו הוצגו, באמת היתה עליה ואז היתה התייצבות ועכשיו יש שם ירידה, כמו אצלנו

וזרוע עבודה מפקחת על ניכויי שכר בגין החובות הללו. בגלל שהיה מחסור במפקחים בתקופת הקורונה וגם היום,

המשרדים המקצועיים היה הסדר עם המשרדים המקצועיים שהם

הצו הזה חל רק על עובדים, אין עובדים עם היתרי שהייה בענף הבנין חוץ מאלה, עובדים פלשתינאים הכוונה. אז זה מה שאמרתי, כפי שנמסר לנו כן יש עובדים פלשתינאים בכל, כנראה בכל הנושאים שמקבלים היתרי לינה בשגרה ללא קשר לקורונה וגם היום, אבל הצו מסדיר בעצם מצב של סגר ודרישה של העובדים ללון בישראל במצב של סגר. אבל למה את קוראת את זה שזה חל רק במקרה של סגר? מטרת הצו מלכתחילה, הוראת השעה היתה כדי להסדיר את הכניסה שלהם במצב של סגר. אבל השאלה אם, זה אולי מטרתו אבל השאלה אם את אומרת שהוא לא חל על עובדים אחרים. היום הוא כן יחול על עובדים שישנים פה. אבל באופן עקרוני. אבל אם הם לא לנים, עובדים עם היתרי לינה, לא בגלל הסגר. אם יש להם היתרי לינה לא בגלל הסגר זה חל עליהם, זה מחייב את המעסיק. זה לא קשור רק לנגיף הקורונה.

יש קשר לנגיף הקורונה כי האפשרות גם להאריך בצו היא רק כל עוד יש הכרזה על נגיף הקורונה, והמטרה מלכתחילה היתה להתמודד עם הסגרים, אבל השאלה אם זה לא מטיל בינתיים אחריות. אנחנו בעצם משאירים פה איזה שהוא צו, הוא נשאר באיזה תרדמת כזאת כי אין כרגע צורך, אבל בכל זאת אומרים לנו תאריכו תאריכו ויכול להיות שהתנאים, אני רוצה להזכיר שלמשל באתרי בניה אפשרו למעסיקים להלין את העובדים הזרים בתוך האתר, בדירות גמורות בתוך האתר, אבל בדירות בתוך האתר. יכול להיות שאם זה לא כזאת דחיפות אולי לא צריך לאפשר תנאים כאלה, אולי צריך לחשוב על זה מחדש, אולי

אולי צריך לחשוב באמת על כל הענין הזה מחדש ולא רק להאריך אם אין בזה צורך. מה אנחנו רוצים להנחות את המשרד? מה שאת אומרת זה משהו שהוא, לא מה שהבנתי,

מה שהבנתי שזה קשור לעובדים הספציפיים האלה שבתקופה הסגר יכולים לפעול כך וכך. את אומרת שבעצם, נעזוב רגע את הסגר, כרגע זה חל על כל העובדים הזרים באופן, אני רק אתקן את עצמי, עכשיו התעדכנתי, לעמדתנו ובגלל שכל מטרת ההוראת שעה היתה להסדיר את מצב העובדים הפלשתינאים שנדרשו ללון רק במצב של סגר, אז זה יחול רק במצב של סגר ולא על עובדים שלנים פה בשגרה. אז אם אין למישהו עוד הערה, משרד המשפטים ביקש להעיר הערות לגבי הצו. אין לנו התייחסות מעבר למה שנאמר כאן, גאולה גם חידדה את זה שהוראת השעה הזאת היא הוראת שעה שחלה אך ורק במצב של סגר, זה בעצם מה שמופיע בדברי ההסבר וזה מה שהיה גם אז כאשר עשו את הוראת השעה הזאת. זה הדבר היחיד שחשוב לנו לחדד אותו כדי שלא יצא מצב שאנחנו מטעים את המעסיקים או את המפקחים. בסדר גמור. אז אם אין עוד הערות אז נועה את רוצה בבקשה להקריא. צו עובדים זרים נגיף הקורונה החדש, הוראת שעה, תיקון מספר 21, הארכת תוקף הוראת שעה תשפ"ב-2021. בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק עובדים זרים נגיף הקורונה החדש הוראת שעה תיקון מספר 21 התש"פ-2020 ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. התקופה האמורה בסעיף 1 לחוק מוארכת בזה בשלושה חודשים עד יום ה' בשבט תשפ"ב, 7.1.2022, או עד תום תקופת ההכרזה מצב חירום בשל נגיף הקורונה, לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודד עם נגיף הקורונה החדש, הוראת שעה תש"פ-2020 לפי המוקדם. תודה רבה. אז מי בעד נוסח ההצעה.

מי נגד?

נמנעים אין.

פה אחד אושר רק אני אומר כזה דבר, אני זוכרת שבאמת בדיון הקודם הנציגים של העובדים בירכו על, נקרא לזה לפוטנציאל של הצו הזה, כי כרגע כמו שאת אומרת הוא לא בעצם מיושם הלכה למעשה כי אין סגרים. אבל ההסדרה הזאת של להטיל איזה שהיא חובת זכויות אדם אני חושבת בסיסיות כשהם לנים פה בארץ אצלנו תחת אחריותו של מעסיק, לנסות להסדיר את זה באופן מלא, אני זוכרת שהם בירכו על זה, אני מבינה שאתם כן עובדים על גירסה כזאת של תקנות חוק. אנחנו בוחנים את זה כרגע.

אז תודה רבה ונוסח הצו והתקנות התקבלו. ובזה ננעלת הישיבה. תודה רבה. הישיבה ננעלה